בוקר טוב, היום כ"ח בשבט. נושא הישיבה של היום: ציון במשפט תיפדה. מחזירים את הצדק למערכת המשפט. אנחנו עוסקים בהצעת